שהרבה פעמים, עם הגשם הראשון, נשפך לים. השאילתה היא כזאת: אירוע הגשם בחג הסוכות

אמורה להתבצע אותה פעולה של ניקוי.

הכמות שנגרפה אל הים הייתה מאוד גדולה, והיא הייתה מעורבת באבק,

בשמנים, בחומרים שונים וגם במתכות כבדות שנפלטו באותו אירוע, והגיעו אל הים. אנחנו ודאי חושבים שללא השקעה של הרשויות וההבנה של הרשויות שיש לטפל במניעה של התרחשות מהסוג הזה, המשרד לא יכול לעשות דבר כאשר אותם זיהומים מגיעים אל הים, כי הם נשטפים בכמויות מים עצומות שנמהלות במהירות בים. זה לא זיהום של כתם שמן או אירוע מסוג אחר שאנחנו יכולים להקיף אותו ולנסות לספוג אותו החוצה. יש לחזור ולהדגיש כי תמיד בעת אירוע גשם כזה הזיהומים יגיעו אל הים, והזיהומים מקורם, לצערנו, באזורים גם עירוניים וגם חקלאיים. זאת בהחלט תופעה שצריך להתמודד אתה בעיקר באמצעי מניעה. יחד עם כל האמור לעיל, אני בהחלט מקווה שבפעולות הרבות שאנחנו עושים כפי שאת ודאי יודעת, אנחנו מכינים תוכנית רחבה של מיפוי של כניסות לא חוקיות או בלתי מפוקחות, בדיקה מקיפה של תקינות כל תחנות השאיבה החופיות. ברשויות כמו תל-אביב, נתניה ואחרות הניקוי בוצע, למיטב ידיעתנו, בצורה טובה, ולמרות זאת הוא לא יוכל לחסל לחלוטין את כל הזיהום. נוסף על כך, אנחנו מתכוונים להתחיל בהליך של התקנת תקנות חדשות במסגרת חוק שמירת הסביבה החופית, אשר מטרתן,

לפרט דרישות ספציפיות לתחזוקת תשתיות בחופי הים כך שהן יעוגנו בחוק, ויהיו בצדן סנקציות משמעותיות למי שלא יקיים אותן. אני רוצה לומר לך שכל מה שקשור להגנה על הים, זה דבר מורכב. זה לא רק הגנה על מצבם של המים. צריך לזכור שמדובר בהחלט בזיהומים שגם יכולים לגרום נזק למתרחצים, זיהומים כאלה יכולים במצב מסוים לגרום לזיהום בקטריאלי מסוג שיכול בהחלט גם לפגוע בבריאותם של מתרחצים. לכן אנחנו רואים בזה נושא חשוב, ואנחנו מתכוונים לטפל בו, כמו שאמרתי, גם במגע ישיר עם הרשויות, אבל גם בהתקנת תקנות, בהרחבת הפיקוח וכמובן ביצירת סנקציות. ודאי נדבר על נושאים נוספים, אבל אנחנו מתכוונים להתייחס לדליפות קטנות ולדליפות גדולות באותה החומרה. אני נמצא במגע שוטף עם הרשויות, אולי הפרטנר החשוב ביותר שלנו בכל נושא הסביבה. ודאי שרשויות שיש להן אחריות לסביבה חופית צריכות להבין שהאחריות הזאת היא לא רק לגרום סימפתיה לתושבים שיבואו ליהנות מהחופים, אלא הם גם חייבים להתמודד עם אירועים מהסוג הזה. שאלה נוספת לחברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה, גברתי. תודה רבה, אדוני השר, על התשובה ועל המסירות לנושא. שתי שאלות המשך קצרות, ברשותך. השאלה הראשונה, אני מבינה שחלק מבעיית הזיהום נובעת מאי-הפרדה מספקת בין מערכת הניקוז למערכת הביוב. בשנים האחרונות ישראל עברה לתאגוד המים, הביוב נמצא באחריות התאגיד והניקוז באחריות הרשויות המקומיות. האם אתה מזהה בעיה בהפרדה בגלל חלוקת האחריות הזו, ואיך ניתן לפתור אותה? שאלה שנייה, לגבי הזיהום שהיה בסוכות, למיטב הבנתי, משרד הבריאות דיווח שמשרדי הגנת הסביבה והפנים אמורים להתריע על הזיהום ולהודיע לציבור המתרחצים שאסור להיכנס לים. נשאלת השאלה, האם היה דיווח כזה במקרה הזה? כי הבנתי שלא היה. ואם לא, אז איך ניתן להפיק מכך לקחים?

תודה לחברת הכנסת זנדברג. אדוני השר, בבקשה.

אני בהחלט חושב שהאחריות שלנו להתריע על מצב שבו אירוע מסוג זה יכול לגרום לפגיעה בריאותית באזרחים היא אחריות מוחלטת שאנחנו צריכים לקיים אותה.

אנחנו נחדד את ההנחיות, ואני בהחלט אבדוק את העניין המסוים שקשור לאירוע הזה. אבל בכלל, אני חושב שהסביבה הימית הופכת לאחד המקומות, אנחנו כמדינה חייבים להביט על הסביבה הימית באופן שונה לחלוטין. הפעילות הימית המוגברת שקיימת היום, כל הקידוחים למיניהם, הברכה הגדולה שזכינו לה בעקבות גילוי הגז הטבעי, הריבוי של האסדות, הריבוי של כל המתקנים, שהיום הולכים ומציפים את הים ואת החופים של מדינת ישראל, מחייבים אותנו לגישה חדשה לחלוטין. את בוודאי מכירה את התלמ"ת שלנו, תוכנית חירום לאומית למוכנות ולתגובה לאירועי זיהום ים. אנחנו היום בעיצומה של רכישת ציוד בהיקפים מאוד גדולים, וחלק גדול מהציוד ילך לרשויות, להפעלה על-ידי הרשויות, בחלק מהציוד יוקמו שני מתקני חירום, גם באזור אשקלון וגם באזור חיפה, כדי שבזמן אירוע,

אנחנו מכוונים בעיקר לציוד,

אם יהיו לנו כתמי שמן או זיהומים ענקיים, נוכל ללכוד אותם ולספוג אותם ולהוציא אותם. נוסף על כך, אנחנו מגדילים את היקף ההצטיידות של הספינות שעומדות לרשות הצוות של המשרד להגנת הסביבה בכל מה שקשור לטיפול באירועים מהסוג הזה. אנחנו נמצאים היום במצב שיש לנו ספינת עבודה אחת שנמצאת באילת, יש לנו עוד חמש ספינות פיקוח שנמצאות ברחבי הים התיכון, וכמובן, אנחנו משתמשים בקבלנים שיש להם ספינות, שנמצאים בהתקשרות מוקדמת, מראש, כדי שנוכל להפעיל אותם באופן מיידי. אנחנו בדרך לרכישת שתי ספינות עבודה נוספות, גדולות, ואחת תהיה בדרום ואחת תהיה בצפון. אין ספק שאי-אפשר להתייחס יותר למדינת ישראל רק כאל חוף שבאים ליהנות ממנו. הסביבה הימית היא סביבה כלכלית, היא סביבה שהפכה למרכז שינוע מאוד גדול, עם פרויקטים, השקעות, ואנחנו צריכים למצוא את האיזון הנכון: גם לאפשר לפעילות הכלכלית הזאת להתקיים, אבל להגדיל את הפיקוח ואת ההחמרה כדי למנוע חלילה פגיעה בסביבה החופית, ואני שמח על הרגישות שלך.

תודה לשר להגנת הסביבה חבר הכנסת עמיר פרץ ולחברת הכנסת השואלת תמר זנדברג. אנחנו עוברים לשאילתה הבאה. אני מזמין את שר הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת מאיר כהן לעלות לדוכן, על מנת להשיב על שאילתה דחופה שמספרה 243, מאת חבר הכנסת יחיאל חיליק בר, בנושא: סיוע לעמותת ער"ן. בבקשה, חבר הכנסת בר, נא לקרוא את השאילתה. אדוני היושב-ראש, תודה, נכבדי השר, כידוע לך, מתנדבי ער"ן נותנים מענה אמיתי ומצילים חיים של מאות המבקשים להתאבד. כ-100,000 שיחות נוספות, כפי שידוע לנו, אינן נענות עקב מצוקה תקציבית סדירה. למרות הצהרות שר הרווחה, שאנחנו מאמינים בהן ובכנותן, ואנחנו יודעים שאתה אוהב ורוצה לעזור לארגון, ולמרות הצהרות שרת הבריאות והדיונים הרבים בעניין, מעמד ער"ן עדיין לא הוסדר והסיוע שהובטח לא מועבר. ברצוני לשאול,

מדוע משרד הרווחה עדיין לא משתתף בסיוע התקציבי לער"ן ומסדיר את הנושא הזה? תודה לחבר הכנסת בר. כבוד השר ישיב. לאחר מכן, אם תהיה שאלה נוספת לחבר הכנסת בר, אנחנו נאפשר זאת, וחברי הכנסת מיכל רוזין ואברהם מיכאלי ביקשו גם הם להפנות שאלות. נא להתחיל בתשובתך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת וחברות הכנסת הנכבדים והנכבדות, ער"ן הנה עמותה אשר הוקמה בשנת 1971 ומציעה שירות הומניטרי ייחודי ומקצועי: עזרה ראשונה נפשית בטלפון ובאינטרנט, תוך הקפדה גמורה על סודיות. אדם במשבר החש בדידות, אכזבה, ייאוש, חושב על התאבדות או נמצא במצוקה נפשית מכל סיבה שהיא, ימצא בער"ן אוזן קשבת והתעניינות כנה בבעיותיו. שירות ייחודי זה הוא בעיקרו שירות ייעוץ על הספקטרום הנפשי, שבו מטפל משרד הבריאות, אך עם זאת, הוא חוצה מסגרות ודורש מגוון תמיכות מכמה משרדי ממשלה במקביל, בשל צרכים שונים שהעמותה ממלאת. אני החלטתי שמן הראוי יהיה, כדי שנוכל כממשלה להעניק שירות טוב יותר לאזרחים, שמשרד אחד, משרד הרווחה, ירכז ויאגם את כלל הסיוע. 400,000 שקלים משולמים היום לעמותה, כחלק ממיזם משותף בנושא מוקד תמיכה לניצולי שואה. משרד הבריאות פרסם לאחרונה מכרז לתמיכות בשנת 2015, אשר בו יכולה העמותה, ותזכרו, אדוני היושב-ראש, מדובר בעמותה, ולכן כל כללי התמיכות בעמותות חלים עליה, עם כל החשיבות יוצאת הדופן של אנשי ער"ן. משרד הביטחון מרחיב את הסיוע הנפשי בהתקשרות עם ער"ן, ובסך הכול הסיוע לער"ן אמור להגיע לכמיליון שקלים. כמו כן, משרד החינוך רוצה להתחיל כבר עכשיו בפיילוט מסרונים לתלמידים בבתי-ספר, ובעבורו הוא יעביר עוד 500,000 שקלים לעמותה. סך כלל התשלומים יגיע ליותר מ-2 מיליון שקלים בתמיכות ובמיזמים משותפים עם משרדי הממשלה. רק לשם השוואה, חבר הכנסת בר, בשנת הכספים 2012 תוקצבה ער"ן על-ידי כל המשרדים ב-400,000 שקלים. עצם העובדה שהצלחנו להגיע לסיכומים גבוהים כל כך, ובטח בהשוואה לשנים עברו,

ומבטא את ההערכה שלי לעמותת ער"ן. זה סיוע יוצא דופן.

הצעתי, ואני מציע מעל דוכן הזה, שאני כמשרד אתכלל ואאגם את כל הפעילות של ער"ן. אני קורא לכל המשרדים, ובנוסף, למשרדים שלא ציינתי, לבוא בשיח עם עמותת ער"ן. אני מוכן לאגם את זה, אני מוכן לתת את התקציבים שלי. אבל היות שזו עמותה, אני לא אוכל, ולא ראוי למצוא דרכים חוץ מהדרכים החוקיות בתמחור ועזרה לעמותות.

תודה לשר הרווחה והשירותים החברתיים. שאלה נוספת לחבר הכנסת חיליק בר, אחריו גם חברי הכנסת מיכל רוזין ואברהם מיכאלי יוכלו להפנות שאלות נוספות.

אני מודה לשר, אני מכיר בכנות את כוונותיו וברצונו לעזור. אני גם חושב שהרעיון הזה של תכלול המשאבים הוא רעיון נכון. איך בפועל הדבר הזה הולך לקרות בקרוב, התכלול הזה אצלך? והאם יש לך הערכת זמן, כדי שהסיפור הזה ייפתר? כי בסופו של דבר אנשים נפגעים ולהם לא אכפת מהביורוקרטיה. אדוני חבר הכנסת, בשבוע שעבר הייתה אמורה,

אני מציע שכל חברי הכנסת ישאלו, ואז השר ישיב.

בבקשה, חברת הכנסת רוזין. שלום. תודה לך, כבוד השר. אני מלווה את עמותת ער"ן כבר שנים רבות, עוד לפני שהייתי חברת כנסת. כמנהלת עמותה לשעבר, אני חייבת לומר שהממשלה גורמת לדרך חתחתים עבור עמותות, שהרבה פעמים הן בעצם עמותות יחידות שפועלות בתחום, או עיקריות שפועלות בתחום, ונאלצות לחיות בהישרדות. מה שתיארת פה, כל מיני פיילוטים, אלה דברים זמניים לשנה, לשנתיים, לא ניתן לעשות תכנון ארוך טווח. לצערי, גם העמותות צריכות, עמותת ער"ן צריכה ללכת בין המשרדים השונים לקבל פה פיילוט מביטוח לאומי, פה ממשרד הרווחה, פה ממשרד החינוך, פה ממשרד הביטחון, במקום שבאמת כל משרדי הממשלה יעבדו ביחד, יגידו: מה אנחנו צריכים לעשות בנוגע לטיפול נפשי, לסיוע ראשוני בטיפול נפשי, ולחלק גם את הסמכויות,

גם את התקציב. במקום להכניס את זה לבסיס התקציב, הרי כרגע זה תקציב תמיכות, ואנחנו יודעים שתקציב תמיכות זה בכל פעם מחדש, אתה לא יכול לתכנן, אתה לא יודע אם תקבל 300,000, 400,000, או שפתאום השנה בגלל קיצוצים יקצצו ל-200,000. אי-אפשר ככה לתכנן איך לנהל עמותה. אני אומרת לך ממקור ראשון, כל חודש לא ידעתי איך אני מסיימת את החודש ואם אני יכולה לשלם משכורות. לא ניתן לתכנן תוכניות ארוכות טווח, לפתח דברים ולהכשיר אנשים. נקודה שנייה, מאוד קצרה. מדינת ישראל בעצם מפריטה את שירותיה ומסתמכת מאוד על

וזה דבר מאוד יפה שיש מתנדבים, ויש למעלה מ-1,000 מתנדבים,

בעמותת ער"ן. זה דבר מאוד יפה, אבל חשוב שלצד העובדה שאזרחים מתנדבים ולוקחים על עצמם את ההתנדבות החשובה הזאת באמת, הממשלה תיתן את המצ'ינג, והממשלה יכולה לתת מצ'ינג אך ורק עם תקציבים.

תודה לחברת הכנסת רוזין. חבר הכנסת אברהם מיכאלי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, אין ספק שיש מהפכה בתחום הזה של טיפול במניעת אובדנות, לפחות בשנה האחרונה. ואני צריך לשבח על כך את קבוצת השרים שהתארגנו בפרויקט הלאומי למניעת אובדנות בראשותה של שרת הבריאות, ושר הרווחה כמובן שותף בזה, ושר החינוך שותף בזה.

העלייה והקליטה שותפה בזה, והשר אורי אורבך שותף בזה. אני חושב שעמותת ער"ן, אנחנו דואגים לכך שבפרויקט הלאומי למניעת אובדנות הם יקבלו את התמיכה הראויה, כי הם אחד הגופים העיקריים. אני מסכים עם כך שער"ן חייבים לקבל איזשהו ביטחון כלכלי להמשך הפעילות שלהם. אדוני השר, אתה הרי שותף אתנו בישיבות האלה שאנחנו מקיימים במסגרת הפרויקט הלאומי, ואדוני יושב-ראש הכנסת גם אישר היום פה את היום למניעת אובדנות בעוד שבוע, שאנחנו נעלה את זה בכנסת. אנחנו חייבים להעביר את זה כרגע מהשלב של ההחלטות לרמה של תכנון, איך נוכל להראות גם לעמותת ער"ן, ויש עוד כמה עמותות ששותפות בפרויקטים הזה, שהם אכן מקבלים כבר את התקצוב שלהם,

איך אומרים? שההליכים הביורוקרטיים ייתנו להם הרגשה שקבענו אבל בינתיים זה לא מתבצע. תודה לחבר הכנסת מיכאלי. בבקשה, כבוד השר. אני אענה תשובה אחת שנוגעת לשלושת חברי הכנסת הנכבדים. בשבוע שעבר, חבר הכנסת חיליק בר, הייתה אמורה להתקיים פגישה במשרדי. הזמנתי את שאר שותפי. ביקשו לדחות את הפגישה, ואכן עשיתי, אני חוזר, מתוך כוונה שאני אתכלל את העניין. חברת הכנסת מיכל רוזין, אל תשכחו שזאת עמותה, ועם כל הרצון הטוב, אדוני היושב-ראש, לעזור לעמותות, טוב שכך, טוב שהחוק מאפשר מערכת סינון והגבלה מאוד ברורה. ואני אומר את זה מבלי חלילה לחשוב להוריד כהוא-זה מחשיבותה של עמותת ער"ן. אני מציע שבתוך הפרויקט הזה שחבר הכנסת הזכיר, בתוך הפרויקט הזה תיכנס עמותת ער"ן על בסיס מיזם משותף. את זה אנחנו התכוונו השבוע להציע להם. אני גם רוצה שתדעי שיש מוקד במשרד הרווחה, חברי הכנסת גילאון וזנדברג. ואף שאני חסיד גדול מאוד של לא להפריד, ואני עושה צעדים משמעותיים להחזיר, אני חושב שצריכים להיות זהירים עם ער"ן. אין שום בעיה היום לפתוח עוד מוקד. אבל עד שהמוקד הזה ואנשיו ילמדו את מה שאנשי ער"ן יודעים לעשות, חבל מאוד. יש להשאיר את זה כעמותה, להרחיב את התמיכות לעמותה, כי הם עושים באמת עבודת קודש, וכל ניסיון להקים גוף כזה חדש ייקח לפחות עשר שנים.

אני מעדיף לבלוע את הצפרדע של ההפרטה, לסמוך על ער"ן ולעזור להם כספית ולא לייצר גוף אחר. תודה רבה תודה לשר הרווחה והשירותים החברתיים, חבר הכנסת מאיר כהן. אני מתכבד להזמין את סגן שר החינוך, חבר הכנסת אבי וורצמן, להשיב לשאילתה מאת חבר הכנסת נסים זאב, שמספרה 241. אפשר שאלה נוספת?

בינתיים אני ראיתי את חבר הכנסת אייכלר נרשם לשאלה נוספת. אדוני היושב-ראש, גם אני רוצה להירשם. מכיוון שכן, סיעה אחרת, אני אאפשר לחברת הכנסת סתיו שפיר גם שאלה נוספת. משתיקים אותך, נסים זאב.

את המיקרופון לחבר הכנסת נסים זאב, כי סגן השר כבר אתנו. מי יכול להשתיק את נסים זאב? עוד לא נולד אחד כזה. בבקשה, חבר הכנסת זאב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברת "מרמנת" אתם שומעים את המילה הזאת?

מונתה לספק שירות ברישוי מוסדות חינוך. כ-200 מוסדות שהגישו בקשה לחידוש רישיונות בינואר, בתחילת השנה, טרם קיבלו רישיון על אף הגשת המסמכים במועד, ולכן נחסמו בספטמבר ולא קיבלו תקציב. ברצוני לשאול אותך, אדוני סגן השר, מה ייעשה לסיום הטיפול, והקטסטרופה גם? תודה לחבר הכנסת זאב. בבקשה, סגן השר ישיב. בוקר טוב, חברי, אדוני היושב-ראש, כבוד שר הרווחה, חברי חברי הכנסת, האורחים שישנם פה, אני רוצה להתייחס לשאילתה ששואל חבר הכנסת זאב ולומר כך: השנה הוגשו למשרד החינוך כ-6,000 בקשות לרישוי ממוסדות המוכר שאינו רשמי. הרוב המוחלט קיבלו תשובה לכאן או לכאן, אבל קיבלו תשובה מסודרת ומאורגנת, ואתם לא הייתה בעיה. אכן הייתה תקלה, הייתה תקלה עם "מרמנת", תקלה טכנית. אני לא בא עכשיו להגן עליהם או לא להגן עליהם, אני מציין עובדה, הייתה תקלה, והמשרד החליט, קודם כול, מוסדות שבעבר קיבלו רישיון ובגלל התקלה לא קיבלו עכשיו רישיון מחודש, המשרד החליט לתת להם מקדמות. מוסדות שלא היו, לא הוכרו לפני כן וממילא הם בעצם עדיין לא נמצאים בתוך המערכת, המשרד לא יכול לתת להם מקדמה. מדובר, אני לא יודע בדיוק את הנתון, אתה אומר 200, אני לא משוכנע בנתון, אבל יש תקלה. התקלה מטופלת. אני רוצה לומר לך שתי נקודות. נקודה ראשונה, שוחחתי הבוקר, בעקבות השאילתה, עם מנכ"לית משרד החינוך הגברת מיכל כהן. אמרתי לה: המנכ"לית, יש פה תקלה, ומאחר שזו תקלה אצל זכיין שעובד עם המשרד אנחנו חייבים לתת לזה קדימות, וכך סיכמנו. סיכמנו שהיא גם תיכנס באופן אישי לעניין הזה כדי לפתור את הבעיה שנוצרה פה בגלל התקלה שהייתה ב"מרמנת". זה דבר אחד.

אני יכול לומר לך שבאופן אישי גם לי יוצא לטפל בהרבה מאוד מוסדות, וחלק מחברי הכנסת, גם החרדים, יודעים את זה. באופן אישי טיפלתי, פתרנו בעיות ואנחנו משתדלים להמשיך לפתור את הבעיות. יש פה תקלה, יש פה בעיה. מורים בשטח לא צריכים לסבול בגלל תקלה ב"מרמנת". תפקידנו לתקן את התקלה. מנכ"לית משרד החינוך התחייבה להיכנס באופן אישי כדי לסייע בטיפול התקלה. עד כאן דברי. תודה לסגן השר. שאלה נוספת לחבר הכנסת נסים זאב, ואחריו, חברי הכנסת ישראל אייכלר וסתיו שפיר. אדוני, כבוד סגן השר, שיהיה ברור, המטרה של החברה לא הושגה. חברת "מרמנת" הפכה להיות המרמרה של טורקיה שהגיעה לישראל. כשמה כן היא, ממררת את חייהם של מנהלי המוסדות. תגיד, אדוני סגן השר, מוסד שקיים עשרות בשנים, כל שנה עובר את הדוח, קודם כול, כל הבקשה מחדש, כאילו אנחנו מתחילים עכשיו את בריאת העולם, מוסד שקיים עשרות בשנים. זה התעללות במוסדות. עצם העובדה שדורשים ממוסד כל שנה לחדש רישיון, כשיודעים ש-30 40 שנה המוסד הזה קיים,

אני מדבר על זה שהניירת הגיעה בינואר. בספטמבר אין תקציב, אין מקדמות. מדוע? אני מסכים שהחודש הזה, לא בספטמבר, באוקטובר, ניתנו המקדמות. דבר נוסף, אדוני, איך יכול להיות שהמוסדות בעצמם, בסופו של דבר, צריכים לפנות למשרד הבריאות, צריכים ללכת לבטיחות, צריכים להביא את כל הרישיונות בעצמם?

חברת "מרמנת" זו חברה כלכלית שדואגת רק להכנסות שלה? אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, צריכים להחליף את החברה הזאת ולהעביר אותה מהעולם. תודה לחבר הכנסת נסים זאב. חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה,

אדוני היושב-ראש, כבוד סגן שר החינוך, כבר לפני כחצי שנה ביקשתי לשאול על מקרה, אישה חרדית בעלת תואר BA אקוויוולנטי נפסלה להתמודדות על משרת מפקחת בחינוך החרדי במכרז שהוצא על-ידי עיריית ירושלים, בטענה שאין לה תואר אקדמי. ביקשנו ממשרד החינוך, ביקשנו מהעירייה, התשובות הסופיות והאמיתיות שקיבלנו

שאומנם תואר BA אקוויוולנטי חרדי מוכר לצורך רמת שכר, אבל לא מוכר לצורך קבלת תפקיד בתוך החינוך החרדי. זה אבסורד שלא יעלה על הדעת. השאלה היא כזאת: האם יש הנחיה שלא לכבד במכרזים מתמודדים עם תואר אקוויוולנטי? ושאלה אחרת, אדוני היושב-ראש: לפי איזה סעיף בחוק-יסוד: חופש העיסוק חוסמים בעלי תארים חרדיים מול תארים ממלכתיים שניתנו על-ידי משרד החינוך? תודה לחבר הכנסת אייכלר. חברת הכנסת סתיו שפיר, בבקשה, גברתי. תודה, כבוד היושב-ראש. כבוד סגן השר אבי וורצמן, בפברואר האחרון ענית פה על שאילתה בעניין חשיפת תקציב משרד החינוך, בעקבות החלטת ממשלה שהתקבלה באוגוסט 2011 ואמרה שמשרד החינוך אמור לבנות מערכת ממוחשבת שתחשוף את תקציב החינוך. לפני שנתיים התקבלה החלטה נוספת, שקובעת שהמערכת הזו תחשוף גם את התקציב שמזרימים לא רק משרד החינוך אלא גם הרשויות המקומיות, עד לרמת בית-הספר ממש, שנוכל לראות כמה תקציב מושקע בכל בית-ספר. הבטחת לי בפברואר הקודם שהמערכת הזאת תהיה מוכנה עד סוף שנת הלימודים שהסתיימה לפני כמה חודשים, וכבר התחלנו שנת לימודים נוספת. שאלתי אליך: מה קורה עם זה? כבר עברו שלוש שנים וחצי מאז החלטת הממשלה הראשונה. מתי נזכה לראות את התקציב שלכם בצורה המפורטת על-פי כל החתכים כפי שהובטח? תודה לכל השואלים. בבקשה, אדוני סגן שר החינוך חבר הכנסת וורצמן. תודה לכל השואלים. חברי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, תשובות, קודם כול לחבר הכנסת נסים זאב. אני באמת מודה לך על שהעלית את זה היום, אני חושב שזה נכון, זה דבר שצריך לטפל בו, ונשנה אותו, נטפל בו. זה דבר אחד. דבר שני, לגבי הנושא שכל שנה צריך להגיש רישוי מחדש. זה לא נושא לשאילתה הזאת, זה נושא מקיף. אני מוכן לבקש לבחון אותו, לטפל בו. זה נושא חשוב, אבל לא לשאילתה הזאת. אם אפשר להקל על מוסדות,

הם צריכים לעמוד באמות מידה וצריכים לעמוד בתנאים הנדרשים, אפשר להקל עליהם, ודאי שלא אני מעוניין להחמיר ולהקשות עליהם במקום שלא צריך. נשמח לבדוק את זה ביחד, אין שום בעיה. זה שהמוסדות צריכים לגשת בעצמם למשרד הבריאות, וכל התפעול של חברת "מרמנת",

בעצמה תיכנס לתמונה ונבחן את הדברים. לגבי הרב אייכלר. הרב אייכלר, ידידי, לא קיבלו. חלק גדול. חלק גדול קיבלו מקדמות, חלק לא קיבלו.

חלק גדול. אמרתי, בעיקר כאלה שלא היו. ביקשתי מהמנכ"לית, דיברתי אתה הבוקר. גם הוותיקים, יש חלק שלא קיבלו. חבר הכנסת גפני, אני אומר את זה באמת בחברות. אני רוצה לעזור לפתור את הבעיה. שלילדים יהיה פתרון הוגן ושהמורים יקבלו שכר זה אינטרס שלנו, בסדר? מנכ"לית משרד החינוך תיכנס בעצמה לתמונה, נטפל בעניין, תשובה מהבוקר. חבר הכנסת אייכלר, ידידי, תביא לי את המקרה. בשמחה נבדוק, אני לא רוצה לתת תשובות ללא בדיקה, תן לי ואתן לך תשובה. נוכל גם לענות פה מעל הדוכן. שים לב רק, אדוני סגן השר, לפי מה שציין חבר הכנסת אייכלר, מדובר במכרז של עיריית ירושלים, לאו דווקא של משרד החינוך. העירייה השיבה לי במכתב שזו הוראה של משרד החינוך שמכירים רק לגבי רמת שכר ולא לגבי תפקידים.

שכן אנחנו בודקים הרבה דברים ומתקדמים. גם פה, בשמחה. נשמח לבדוק. חברת הכנסת סתיו שפיר, אכן העלית את הנקודה הזאת. אמרנו שבתחילת השנה המשרד, התשובה שאני הבאתי בשם המשרד, צריך לזכור, אני לא סוחב את כל הנתונים אצלי פה בתוך החליפה, אבל הבאתי את התשובה בשם המשרד, שבתחילת השנה אכן ייחשפו הנתונים. אני יודע שיש עיכוב, אנחנו עדיין בתחילת השנה, אני אביא את דברייך שוב, כדי לזרז את העניין. אני יודע שהמשרד נערך להוציא את כל הנתונים. הנתונים הולכים להיחשף, הפערים בין הרשויות, בין בתי-הספר הולכים להיחשף, מבטיח להביא את זה שוב. תודה רבה. תודה לסגן שר החינוך חבר הכנסת אבי וורצמן. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס'

הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"ה 2014, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 32) (מספר הסגנים), התשע"ה 2014. תודה. תודה לסגן מזכירת הכנסת. חברי הכנסת, אני מתכבד להזמין את סגן שר האוצר חבר הכנסת מיקי לוי,

לעלות לדוכן ולהשיב על שאילתה שמספרה 242 של חברת הכנסת סתיו שפיר. הנושא הוא: שיקום תשתיות ביישובים כפריים. בבקשה, אדוני סגן שר האוצר. חבר הכנסת גפני כבר נרשם לשאלה נוספת. בבקשה, גברתי, תוכלי לקרוא את נוסח השאילתה. כבוד היושב-ראש,

כבודו סגן השר, צר לי שתמיד שולחים אותך לכאן וששר האוצר לא מגיע לענות בעצמו. שאלתי: החלטת הממשלה 2323 מאוקטובר 2010 קבעה הקצאה של מיליארד שקלים על פני עשור, 100 מיליון שקלים בשנה, לשיקום התשתיות ביישובים הכפריים, זאת אומרת, הקיבוצים והמושבים. נושא זה נמחק מהתקציב ללא הסבר ראוי. עד לשנה זו,

עברו בסך הכול 100 מיליון שקלים, עד לשנה זו הסכום שהיה צריך לעבור הוא כבר מעל 400 מיליון שקלים לפחות. התקנה הזאת עברה בין משרדים שונים בתוך התקציב וקשה מאוד להבין לאן היא נעלמה, ומה בכוונת הממשלה להעביר. שאלתי אליך: כיצד הממשלה מתכוונת ליישם את ההחלטה בשנים הקרובות? חבל שלא ביקשת את המשיח, חברת הכנסת סתיו שפיר. רק ביקשת את שר האוצר, והוא כבר הגיע. אדוני סגן השר ישיב, בבקשה. זאת ועוד, אדוני, יש לשר האוצר יום הולדת, ואני מברך אותו על כך. מזל טוב. חיבוק אדיר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברת הכנסת שפיר,

בהחלטת הממשלה 2323 מ-17 באוקטובר 2010, שעניינה שיקום תשתיות ביישובים כפריים כמנוע לפיתוח והתחדשות הכפר, נקבע כי תגובש תוכנית רב-שנתית לשיקום התשתיות הפיזיות ביישובים הכפריים, כך שביצועה יתפרס על פני עשר שנים, בין השנים 2011 ו-2020. עוד נקבע כי התקציב שיוקצה למטרה זו הנו כמיליארד שקל, ובכל שנה לא יעלה התקציב המיועד למטרה זו על 100 מיליון שקלים. במאי 2013, בדיוני התקציב לשנים 2013 2014, החליטה הממשלה, בשל אילוצים פיסקליים, ליצור שינוי בסדרי העדיפויות. אני מניח שמישהו מהעוזרים שלך, או מישהו מאנשי הכפר והמועצות המקומיות לא היה ער לכך שזה כבר בוטל לפני שנתיים.

יש לי שאלת המשך, כבוד היושב-ראש.

אבל ככה שההתעוררות, ואת בדרך כלל מאוד יסודית, אבל ההתעוררות היא מאוחרת. אני אחזור: במאי 2013, בדיוני התקציב לשנים 2013 2014, החליטה הממשלה, בשל אילוצים פיסקליים, ליצור שינוי בסדרי העדיפויות של תקציב הממשלה ולהורות, חברת הכנסת סתיו שפיר, תכף אאפשר לך לשאול שאלה נוספת. אבל אז עלולה להיות לי עוד אחת. אין בעיה, תשאלי, אני פה, איני בורח לשום מקום. אני חוזר: ליצור שינוי בסדרי העדיפויות של תקציב הממשלה ולהורות על ביטול התוכנית הרב-שנתית.

וזכותה של ממשלה נבחרת לבוא ולעשות שינויים כאלה או אחרים. משרדי הממשלה השונים עוסקים, במסגרת פעילותם השוטפת, גם אם לא באותו ההיקף, בשיקום תשתיות ביישובים כפריים, ועל כן ביטול התוכנית הרב-שנתית לא הותיר את תחום שיקום התשתיות ביישובים הכפריים ללא מענה כלל. כך, למשל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, כמו גם משרד השיכון והבינוי והמשרד לפיתוח הנגב והגליל, מקצים כספים מדי שנה לטובת הנושא,

אני מסכים, לא באותם היקפים שעליהם הייתה החלטת הממשלה. משרד החקלאות,

הקצה לתוכנית 20 מיליון שקל ב-2013 2014, אפשר לראות את זה בתשקיף של תקציבו. בנוסף, וכאן ה"פוינט" המרכזי: האחריות להקמה ותחזוקה ברמה נאותה של תשתיות ביישובים הכפריים ובכל יישוב, כידוע לך, גם בעיר, נמצאת באחריות היישוב הכפרי עצמו והמועצה האזורית שבתחומה הוא ממוקם. זה פשוט באחריותם על-פי החוק. התוכנית הרב-שנתית ביקשה לעודד את המועצות האזוריות לפעול בתחום התשתיות הפיזיות ביישובים ולעזור להן בפעילות זו, אך באחריותן לעשות כן גם ללא עזרת הממשלה בעניין. ההחלטה הביאה אכן לחיסכון של מאות-אלפי שקלים, שהיינו זקוקים להם בתקציב הקודם. תודה רבה. שאלה נוספת לחברת הכנסת סתיו שפיר,

חברי הכנסת משה גפני ואמנון כהן. תודה רבה על התשובה.

רק אציין שההחלטה על תוספת התשתיות בקיבוצים ובמושבים עד 2,000 איש התקבלה בישיבה חגיגית ומיוחדת בדגניה על-ידי אותו ראש ממשלה שמכהן גם היום, לכבוד 100 שנה לתנועה הקיבוצית. מדובר בתשתיות הכרחיות ולא בפינוקים כלשהם. לכן העובדה שההחלטה בוטלה כעבור שנתיים על-ידי אותה ממשלה, פחות או יותר, היא החלטה מאוד מצערת, שהופכת את ההחלטה הראשונה לסוג של מסיבת עיתונאים ולא ממש להחלטה רצינית. אומר לך דבר נוסף: לפי הבדיקה שערכו עוזרי הפרלמנטריים היקרים, ההחלטה הזאת לא בוטלה, אלא התקבלה החלטת ממשלה חדשה נוספת ב-2013.

ההחלטה הזאת אמרה שביישובים של 2,000 נפש, הקו הזה יוגדל ל-5,000, ובעקבות אותה החלטה, ממה שאנחנו רואים בנתוני התקציב, עבר התקציב הזה לתקנה אחרת של החטיבה להתיישבות.

אני רואה שהחטיבה להתיישבות אכן הוציאה 87 מילון שקל. וזו חובתה. אבל הכסף הזה איכשהו לא הגיע לקיבוצים ולמושבים.

לקחתם החלטת ממשלה שהמשמעות שלה והמטרה שלה הייתה ללכת ולחזק את הקיבוצים והמושבים בארץ, הסטתם את התקציב לגוף עלום, שהוא כמו חור שחור תקציבי, החטיבה להתיישבות. אין עליו שום פיקוח, לא חלים עליו שום כללים של מינהל תקין, הוא לא חוסה תחת חוק חופש המידע, אנחנו נאבקים על זה כבר הרבה מאוד זמן בכנסת. והתקציב הזה אכן יצא מהחטיבה להתיישבות, רק שהוא לא מגיע לקיבוצים ולמושבים. איך אתה יכול להסביר את זה? התקציב הזה, רגע, אדוני סגן השר, יש שאלות נוספות, ואז תשיב לכולם. חבר הכנסת משה גפני, בבקשה,

חבר הכנסת אמנון כהן, ואז סגן השר ישיב לכל השואלים. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, היום אושרה בוועדת הכספים בהצבעה על רוויזיה, זה אושר בשבוע שעבר, העברה שאתם, משרד האוצר, ביקשתם, העברה שגרתית למשרד השיכון. התברר שבתוך ההעברה הזאת יש משהו בלי הסבר, 5 מיליון שקל שהולכים לתחזוקת הדיור הציבורי. חשוב שגם שר האוצר ישמע: 5 מיליון שקל עוברים לתחזוקה של הדיור הציבורי. ודיור ציבורי, אנחנו מייד נמסים, זה דבר מאוד חשוב. התברר בדיעבד, בדרך-לא-דרך, ש-5 מיליון השקלים האלה הם לא לתחזוקה של הדיור הציבורי, זה מין כותרת, ובסופו של דבר זה עובר לגרעינים התורניים של הבית היהודי. אין הסבר לדבר הזה. בקשה של משרד האוצר, 5 מיליון שקל לתחזוקה של הדיור הציבורי, ו-5 מיליון השקל האלה מגיעים בסופו של דבר לגרעינים התורניים. ואני אומר את זה, והדבר מוסמך לגמרי. אני מתכוון, אם לא אקבל תשובה מוסמכת וטובה בעניין הזה, הבית היהודי, השותפים שלך, אם לא אקבל תשובה מוסמכת אפנה למבקר המדינה, כי אני חושב שזה דבר שחוקית אסור לעשות. כי משרד האוצר, כשהוא מביא העברה לוועדת הכספים, הוא צריך להסביר לאן הכסף הולך. הכול מוסבר. 5 מיליון השקל האלה כאילו מתאדים בהסברים. אין הסבר. התברר לי שזה הולך לשם. האם אתה יודע מכך, אדוני סגן השר? אם אתה לא יודע, האם אתה הולך לבדוק? כי זה נשמע חמור. תודה לחבר הכנסת משה גפני. חבר הכנסת אמנון כהן, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש,

כבוד סגן השר, באותן השאלות, זה קשור לעניין, לגבי הנושא של החטיבה להתיישבות, נושא ציוני, נושא מבורך, אבל אנחנו מרגישים שיש שם טיפול או העברת כספים, אולי אפילו כפול. כי אם משרד החינוך בונה כיתות, למה צריכה גם החטיבה להתיישבות לבנות כיתות? כי זה פעמיים: פעם אחת הם מקבלים ממשרד החינוך, פעם אחת הם מקבלים מכאן. אם יש פיתוח תשתיות באותו אזור, אז גם החטיבה להתיישבות מתכננת, גם משרד התשתיות או משרד התחבורה מתכנן. אם יש משהו שיש להעביר שם בנושא אחר, אז גם פה וגם פה. האם יש עבודת מטה כלשהי במשרד האוצר, שאתם יודעים להגיד: את זה יעשה הגוף הזה, את זה יעשה הגוף הזה? כי אנחנו רואים את התקציבים שעוברים לחטיבה להתיישבות לא בחוק התקציב, לא בבסיס התקציב, אלא כל פעם העברה, עוד 5 מיליון, עוד 10 מיליון, והגענו כבר כמעט לרבע מיליארד שקל. תודה לכל השואלים. אני מתכבד לבקש מסגן שר האוצר להשיב לכולם. אתחיל, אדוני, מהסוף. חבר הכנסת גפני, חבר הכנסת כהן, אני מציע, שמעתי את שאלתכם, אבל היא אינה מסתדרת עם השאילתה שהגישה חברת הכנסת שפיר לגבי 2323. מטבע הדברים, הנתונים שאתם ביקשתם כרגע, אני מבין שהיה לכם צורך להעלות את השאלות. ממש לא היה צורך. חבר הכנסת גפני, אני לא חולק על זה. אינני חולק על זה. אבל לא ראיתי שהזדעזעת. איני חולק על זה. אני אומר: או שתגיש שאילתה, או שתעשה טיפול כמו שהצעת. אבל מכיוון שאני לא באתי להשיב על השאילתה הזאת, ביושר רב אני אומר. אם חבר הכנסת גפני יוריד את כל הדברים האחרים, כי הוא נתן לעצמו עוד כמה דרכים לפעולה, ויגיד שהוא רוצה את הבדיקה שלי בשאילתה, או אפילו בעל-פה בצורה חברית, אעשה את זה. הוא אמר: אם לא תבדוק, אין בעיה. רק שלח לי בבקשה משהו קטנצ'יק, בסדר? בוא נדבר על זה. התקציב הזה בוטל לחלוטין. אני לא יודע אם על סמך התקציב הזה, כי לא בדקתי את העניין, הועברו 80 מיליון שקל, כמו שאת אומרת, זה הסכום?

אבל 87, צריך לציין שהחטיבה להתיישבות משקיעה 75% מהתקציב שלה ביהודה ושומרון, כך שאנחנו יכולים להטיל ספק אם יגיע אי-פעם מהכסף הזה תקציב לקיבוצים ולמושבים בגליל, בנגב, בגולן. הבנתי את מהות השאלה ולאן היא מכוונת. אין לי פירוט של 87 מיליון השקל האלה, ואין לי פירוט על החטיבה להתיישבות.

אבל החלטת הממשלה שאתה מדבר עליה לא בוטלה,

זה כתוב מפורשות. בהתאם לאותה החלטת ממשלה קודמת, היא לא בוטלה.

בהתאם להחלטת ממשלה מפורשת.

וחלק מהביצועים הועברו לידי המשרדים עצמם. זה כתוב בהחלטת הממשלה שהתקבלה אחר כך, ב-2012, והועברה בתקציב 2013, כתוב מפורשות שלא התבטלה ההחלטה הקודמת אלא רק שונתה, וזה הורחב מ-2,000 איש עד ל-5,000 איש. ובעקבות זה אנחנו פועלים, והיא תהיה באחריות המשרדים האחרים ולא בתוך התקציב. זה לא מה שכתוב בהחלטת הממשלה. אז אני אומר לך שהיא לא בתוך התקציב הזה. אתה אומר שהתקציב הזה פשוט בוטל, נמחק?

אז מי החליט להעביר את התקציב לגבי היישוב הוותיק לחטיבה להתיישבות? זה קרה ב-2012? 2013. החלטה שלכם, המשרד שלך. את חושבת, אני באמת לא מתכוון, על בסיס איזו

אז אני אומר לך, 87 המיליון, אצטרך לבדוק את זה פעם נוספת. כי זה נתון חדש. אלה סכומים אדירים של כסף.

ביטלנו החלטה אחת וחסכנו למשק מיליוני שקלים. לא חסכתם,

אם את רוצה שאבדוק את 87 מיליון השקל, או באיזה מייל קצר או בשאילתה נוספת, מה שאת רוצה. אבל זו הייתה השאילתה הזאת.

אני נורא מצטער. הייתה השאילתה לגבי מיליארד השקל, ואני אומר שהחלטת הממשלה הזאת בוטלה. באמת, אני מוכן לבדוק את זה, לקחת אותך יד ביד. אתם עושים צחוק מכספי ציבור. זה כסף, וזה סכומים אדירים של כסף שהעברתם למקום שאין לכם שמץ של מושג לאן אחר כך הוא הולך, ואתה יודע את זה.

אני חושב שהנקודה ברורה. כפי שאמר סגן השר,

זה גם מתייחס לשאלות נוספות, אין שום דבר פסול בכך שהמשיב על השאילתה מקבל גם שאלות שקצת סטו מהמסלול העיקרי של השאילתה, ומשיב לאחר מכן, כמו שאמרת,

במכתב,

לחברי הכנסת ששאלו. אין שום דבר פסול בכך.

אני מודה מאוד לחברי הכנסת סתיו שפיר, גפני וכהן על השאלות הנוספות, וודאי לסגן שר האוצר, חבר הכנסת מיקי לוי, על תשובתו ועל התשובות שהוא עוד ימסור לחברי הכנסת בהמשך. רק אבקש מחברי הכנסת לשבת. יש לנו משלחת מכובדת ביציע, שכולנו נברך אותה. חברות וחברי כנסת נכבדים, נא לשבת. אני מתכבד לציין את נוכחותה במליאה של נשיאת הפרלמנט המדינתי של בוואריה, הגברת ברברה שטאם. ברוכה הבאה לכנסת, את והמשלחת שלך מהפרלמנט של בוואריה. מותר למחוא כפיים. (מחיאות כפיים) הנשיאה שטאם היא ידידת ישראל זה שנים ותרומתה רבה לקידום היחסים בין ישראל לבוואריה, מהחשובה שבמדינות גרמניה, כפי שכולנו יודעים. ביקורה הנוכחי אצלנו מסמן את הידוק הקשר בין מדינותינו, כאשר בשנה הבאה נציין ביחד את יובל ה-50 ליחסים הדיפלומטיים בינינו. קיימתי פגישה קצרה עם הנשיאה שטאם. כמו כן, אני מודה ליושב-ראש אגודת הידידות עם גרמניה, חבר הכנסת נחמן שי, ולחברתנו סגנית היושב-ראש רות קלדרון, אולי גם לחברי כנסת נוספים שלא ציינתי, שגם אירחו את המשלחת המכובדת לשיחות מדיניות על היחסים בין המדינות שלנו. בשמי ובשם כל חברי הכנסת, אני מבקש לקבל את פנייך בברכת ברוכה הבאה לירושלים ולכנסת. ברוכים הבאים. חברי הכנסת, אני מקווה שחבר הכנסת החדש המיועד, לא אתנו. אז אנחנו נשמע את הודעת הממשלה בינתיים, בהחלט. חברי הכנסת, שימו לב, סגן שר האוצר, איך תדע מה התרחש אם לא תשמע את יושב-ראש הכנסת מודיע לכולם מה התרחש כאן במליאה? חברי הכנסת,

כידוע,

כמצוות יום הזיכרון הנערך מדי שנה ליצחק רבין, זיכרונו לברכה, נסיים את הישיבה בסביבות 13:00, מקסימום 13:15 היום, על מנת לאפשר לכל חברי הכנסת, מי שירצה בכך ודאי, להגיע להר-הרצל לטקס הממלכתי. לאחר מכן אנחנו כאן בכנסת,

נקיים ישיבה מיוחדת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין. בינתיים, שימו לב, לפני החקיקה הפרטית, בהסכמת כל הסיעות ולפי החלטת ועדת הכנסת, אנחנו נשמע את הודעת הממשלה, בהתאם לסעיף 9(א)(6) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, על הפסקת כהונתו של שר.

שר האוצר יאיר לפיד ימסור סדרת הודעות: על הפסקת כהונתו של שר, פקיעת כהונה של סגן שר, הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה על שינוי בחלוקת התפקידים בממשלה, זה יחייב הצבעה, והודעת הממשלה, בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, בדבר העברת סמכויות, גם זה יחייב הצבעה של המליאה. אדוני השר, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, אני מתכבד להודיעך כי הממשלה החליטה כדלקמן:

בהתאם לסעיף 9(א)(6) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, להודיע לכנסת על הפסקת כהונתו של השר גדעון סער בתפקיד שר הפנים, לפי סעיף 22(א) לחוק-יסוד: הממשלה, ביום 4 בנובמבר 2014 בשעה 09:35, זאת בחלוף 48 שעות מהמועד שבו הגיש גדעון סער לראש הממשלה את כתב התפטרותו מחברותו בממשלה.

בהתאם לסעיף 9(א)(8) לחוק הממשלה, להודיע לכנסת כי כהונתה של חברת הכנסת פניה קירשנבאום בתפקיד סגנית שר במשרד הפנים נפסקה לפי סעיף 26(2) לחוק-יסוד: הממשלה, ביום 4 בנובמבר 2014, המועד שבו חדל גדעון סער לכהן בתפקידו כשר הפנים כאמור.

בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, לשנות את חלוקת התפקידים בממשלה ולקבוע כדלקמן: השר גלעד ארדן יחל לכהן בתפקיד שר הפנים במקום השר גדעון סער שהתפטר מחברותו בממשלה, השר גלעד ארדן יחדל מלכהן בתפקיד שר התקשורת ביום 18 בנובמבר 2014, וממועד זה ראש הממשלה בנימין נתניהו יכהן בתפקיד שר התקשורת נוסף על תפקידו כראש הממשלה.

בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר את הסמכויות הנתונות לשר התקשורת לפי חוק השידור הציבורי, התשע"ד 2014, לשר גלעד ארדן. בהתאם להוראות חוק הממשלה, התשס"א 2001, מבקשת הממשלה להודיע לכנסת את החלטותיה בסעיפים א' וב' לעיל. בהתאם להוראות חוק-יסוד: הממשלה, מבקשת הממשלה להודיע לכנסת על החלטותיה בסעיפים ג' וד' ולקבל את אישורה להחלטותיה אלה.

אני מודה מאוד לשר האוצר יאיר לפיד שמסר, כפי שאמרתי, סדרת הודעות בשם ממשלת ישראל לכנסת. השתיים האחרונות טעונות הצבעה, כפי שאמרתי: הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, על שינוי בחלוקת התפקידים בממשלה, וגם הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, בדבר העברת סמכויות, גם תתקיים כאן הצבעה.

צפויים לדיון, לפי החלטת ועדת הכנסת. הדיון יהיה סיעתי. כמה סיעות ביקשו לדבר לפי חלוקת זמנים שקבעה להן ועדת הכנסת. כרגע, חברי הכנסת, אני אבקש מחברי הכנסת לשבת. בעקבות התפטרותו מן הכנסת, ציינו את העובדה הזאת גם כאן במליאה, של חבר הכנסת גדעון סער, אנחנו נבקש מחבר הכנסת הבא ברשימת הליכוד, ישראל ביתנו, שכבר כיהן פעם בכנסת, עדיין מר לאון ליטינצקי, לעלות לכאן לדוכן על מנת להצהיר אמונים. בבקשה, אדוני. אני אקרא את נוסח הצהרת האמונים, ואתה, אם תרצה להיות חבר הכנסת, תצטרך לומר: "מתחייב אני". הנה גם האורחים שלך בדיוק הגיעו ויספיקו לשמוע. מה? חבר הכנסת חיליק בר אומר שיש לי עוד שתי דקות להתלבט. אז לכן הוא ביקש מן המשפחה להיכנס קצת באיחור, שיהיה לו זמן לעלות לדוכן ולחשוב אם הוא רוצה לנאום מן הדוכן כפי שעשה בכנסת השבע-עשרה,

בכנסת השבע-עשרה במשך חודשים מספר. חברי הכנסת, נעבור לחלק הרשמי: אני מתכבד להודיע לכנסת, שעל-פי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, עם התפטרותו של חבר הכנסת גדעון סער מן הכנסת, שנכנסה לתוקפה היום בבוקר בשעה 10:40, אם אינני טועה, בא במקומו חבר הכנסת לאון ליטינצקי. בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת, אני מזמין את לאון ליטינצקי לשמוע מפי את הצהרת האמונים של חבר הכנסת, ובסוף ההצהרה, כפי שאמרתי, אם תרצה, תגיד: "מתחייב אני". וזה נוסח ההצהרה: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת".

מזל טוב. וככל חבר כנסת שנכנס ומצטרף אלינו במהלך הקדנציה, אני מזמין אותך לומר כמה מילים מעל הדוכן.

אדוני יושב-ראש הכנסת מר יולי אדלשטיין, חברי כנסת נכבדים, אורחים שלי, משפחה, זה כבר הנאום השני שלי בכנסת. למען האמת, הראשון גם היה נאום השבעה. אני אשתדל שבפעם הבאה כשאעלה על הדוכן, אף אחד לא ישאל את השני: למה, מי התפטר? הנאום הקודם בכנסת, כשהושבעתי, היה לפני חמש שנים, מעל חמש שנים, ומאז עברו והתרחשו הרבה דברים בחיי ובחיי משפחתי. לצערי הרב, קברנו את שלושת קרובי המשפחה הכי קרובים של אשתי, את האבא, האימא והאח, יהי זכרם ברוך. אבל קרו גם דברים טובים, כמו שתמיד בחיים, הצער בא עם השמחה. ביום אחד בהיר הגיע אלי ואל אשתי הילד היחיד שלנו, הבן רוני, ואמר לנו שהוא רואה את השירות שלו בקרוב בצבא הגנה לישראל רק ביחידה אליטיסטית קרבית ולא רואה משהו אחר. כמובן, חתמנו לו אצל עורך-דין, הוא עבר את כל התהליכים הנדרשים, המסובכים, התקבל לאחת היחידות הטובות, האליטיסטיות, של צבא הגנה לישראל,

סיים, ואני חושב שזה הזמן הנכון והמקום הכי מתאים להגיד היום בפני חברי הכנסת: רוני, אני גאה בך. אני גאה בך כי בלי שום לחץ של המשפחה, בלי אף מילה עם אבא ואימא, החלטת לבד שהביטחון של מדינת ישראל, הביטחון של המשפחה שלך, של החברים שלך, של העם שלך, נמצא בידיים שלך, ושאם אתה רוצה שהמדינה שלך תהיה מובטחת אתה צריך לסמוך רק על עצמך. אני זוכר שיום אחד הבן שלי סיפר לי שיש ביחידה הרבה חיילים בודדים שמגיעים מכל רחבי העולם, עוזבים את המשפחות שלהם, משפחות של יהודים מקשת סוציו-אקונומית, גם משפחות עשירים, גם לא כל כך, מגיעים לארץ כדי להקריב את עצמם ולהגן על מדינת ישראל. אני חושב שעם כזה אי-אפשר לנצח, מדינה כזו אי-אפשר לשבור. אני לא אשכח איך אמרת לי, רוני, כשכבר היית מפקד: אבא, אותו חייל בודד שמגיע בחופשה לבית שלו, לא תמיד הוא מרגיש שהוא מגיע הביתה. הנה, גם אני חוזר לבית הזה. ואני, האמת היא, מרגיש שאני חזרתי הביתה. בעצם לא, יותר נכון להגיד, לביתנו. תודה רבה לכם.

לחבר הכנסת החדש והלא-כל-כך חדש לאון ליטינצקי. אסור לך פעם שלישית להגיע עם נאום ההשבעה, כי זאת כבר תהיה חזקה ועם כל מיני השלכות. טוב, ניתן דקה לחיבוקים ונישוקים ונעבור להמשך סדר-היום, לדיון הסיעתי.

חברי הכנסת, לפני שאנחנו ממשיכים בדיון אנחנו רוצים לעבור להודעת מזכירת הכנסת. לאחר מכן נעבור להודעת הממשלה ודיון

בבקשה. תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם,

מטעם הממשלה, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 120) (יידוי או ירי של

אני מאוד מאוד התרשמתי כל הזמן מהעבודה המשותפת אתו. הוא נכנס למשרד מאוד בעייתי, שצריך לעשות בו סדר גדול,

מתפקיד לתפקיד, זה סוג של איזו אווירה חגיגית. אני אנסה להפריד בין המאבק של האופוזיציה בממשלה הגרועה הזאת, ממשלה שפגעה קשה ופוגעת קשה מאוד בשכבות החלשות, בשכבות הביניים, בערכים, בערכים היהודיים, בדבק המוסרי של העם היהודי, אני אנסה להיות ענייני לגבי התפקיד.

במשרד הפנים שתי קדנציות, בממשלה הראשונה של שרון ובממשלה השנייה של נתניהו, ואני מכיר את המשרד הזה היטב. אני מכיר גם את האישים, ולכן אני הייתי בוחר דווקא להתייחס למשרד, למשמעויות של המשרד.

אופוזיציה קואליציה, שר הפנים הוא שר הפנים של כל מדינת ישראל ולכולנו חשוב שהשר יצליח. אז כמה מילים, קודם כול, על השר הקודם. לא הספקתי לדבר בזמן נאומי הפרידה מהשר לשעבר גדעון סער, שאותו אני מכיר עוד מאז שהיה מזכיר הממשלה, בשלהי הכהונה של נתניהו, הממשלה הראשונה שלו. כבר אז אמרתי לו: גדעון, כמו שאני רואה עליך, אני לא נביא ולא בן נביא, אתה מהר מאוד תהיה חבר כנסת ותהיה שר. אלו המילים שאמרתי לו. הוא זוכר אותן. הוא גם הזכיר לי שאמרתי לו את זה. באמת כך קרה. בחור מוכשר, שעשה עבודה טובה מאוד גם במשרד החינוך. צר לי שכשהוא נגע בנושא כל כך חשוב כל העולם קפץ עליו, כשהוא נגע בעניין שבת, שעות עבודה ומנוחה, כאילו מה קרה, אני חשבתי, אחרי שראיתי את הכותרות, כאילו הוא סגר את כל התחבורה בשבת ואת כל בתי-הקפה והקולנועים, ונגמר הכול, מרכולים. הוא אמר דבר שהוא כל כך נכון וצודק: צריך לזכור שרוב האנשים האלה עובדים, אנשים שעובדים קשה מאוד לפרנסתם, למחייתם, והם רוצים את יום השבת כיום המנוחה שלהם. מאלצים אנשים כאלה ומנצלים אותם לשעות נוספות ולעבודה בשבת, דבר שהם באמת לא רוצים, וזה לא משנה אם האדם דתי או לא דתי. צר לי מאוד שנעשה לו עוול מאוד מאוד גדול בעניין הזה. אבל אני מאוד מעריך את האישיות שלו ואת העוצמה שלו, הוא הלך עם האמת, והאמת הייתה אתו, ללא שום קשר לדת, שומר שבת או לא שומר שבת. כך צריך לנהוג כל שר אחראי, מתוך דאגה אמיתית לציבור, וגם החקיקה הקיימת.

אנחנו נמצאים בעידן שכל מי שתוקף יותר, מכה יותר, מקבל את הכותרות, ואז הוא בולט, וזה עידן הפריימריז. אז באמת נאחל לו הרבה הצלחה בהמשך דרכו. לגבי ארדן, גם את ארדן אני מכיר טוב הרבה שנים, מאז עבד בלשכת ראש הממשלה כעוזרו, או באחד התפקידים שם. גלעד ארדן הוא שר חרוץ. הוא עשה עבודה טובה במשרד להגנת הסביבה, במשרד להגנת העורף ובמשרד התקשורת. אני מאמין שבעזרת השם הוא גם יצליח במשרד הפנים,

אבל גדול, משרד הפנים הוא משרד מורכב ולא פשוט, ופה אני אתן את הטיפים שלי: זה משרד שעם השנים הפך להיות משרד שכמעט אין לשר יכולות לנהל אותו. טוב שיש קריטריונים, וזה נכון שיש קריטריונים, זה נכון וזה טוב, אבל עם זאת, כמעט שלא נשאר לשר הפנים שיקול דעת במשרד, בכל תחומי המשרד והאגפים, אם בתכנון ואם בתקצוב רשויות. מצב הרשויות הוא מצב קשה ועגום, ונבחרי ציבור שעושים עבודה מצוינת לא יכולים להוציא לפועל את מה שהם רוצים לעשות, המגבלות התקציביות קשות ביותר, הסמכויות מצטמצמות כמעט לאפס. לכן השר הזה יעשה מאבק גדול, ואני מקווה שהוא יצליח. אנחנו ודאי נעזור לו לעשות הכול על מנת שיצליח במשימה הזאת, אבל הדרך תהיה מאוד מאוד ארוכה. יש נושא אחד שבמשרד לא כל כך אוהבים לנגוע בו, מאוד לא אוהבים לנגוע בו, וזה המסתננים.

כבר תמר באמת הלקח מהשנתיים האחרונות הוא שלא אוהבים לנגוע בו.

כל פעם הולכים לבג"ץ, נכון, נכון, נכון. אבל איש ציבור צריך לדעת שהוא משרת ציבור. הוא צריך לעשות מה שטוב לעם ישראל, מה שנכון לעשות. גם לי אמרו באותה תקופה: אלי, אל תתעסק עם זה, דיר באלכ,

אתה תאכל אותה. כולם יהיו נגדך. יכולתי גם אני להיות,

הראש הקטן, או להישמע או להיראות הכי יפיוף שיכול להיות. במהלך התקופה הזאת יהיו פה עוד כמה מאות-אלפי מסתננים, והלך הרוב היהודי במדינת ישראל, ואני אפילו לא צריך להגיד מה התוצאות ומה ההשלכות של הדבר. כבר דיברתי הרבה על זה, ואין לי מה להוסיף. אבל עשיתי מה שנכון לעשות למען עם ישראל. פעלתי בדרך הכי נכונה וראויה ומתבקשת ומתחייבת כנבחר ציבור, כשר שנשבע אמונים והצהיר אמונים לטובת ממשלת ישראל, לשרת ולעשות את עבודתו בצורה נאמנה. בנינו את הגדר ומתקני שהייה. צר לי שכרגע הדברים תקועים לגבי מתקני השהייה. אני מצר על כך שלא ניתן כרגע, והממשלה לא עושה מספיק על מנת להחזיר את המסתננים לבית שלהם.

אני מאוד מקווה שגם במשימה הזאת גלעד יצליח. ברמה האישית, יש לי באמת הערכה אליו. יש לי ביקורת גדולה מאוד על הממשלה, וגם על הטיפול בסוגיית המסתננים ובתכנון ובתקצוב הרשויות. אני חושב שהממשלה לא עושה כמעט כלום, היא עסוקה כל הזמן בהרכב הקואליציה, במאבקים בתוך הקואליציה בין מפלגה למפלגה. מה לעשות, יאיר, זה המצב. הדברים הבוערים, הדיור, יוקר המחיה, ובכלל המצב החברתי, מערכות החינוך, רווחה ועוד, הכול הכול במצב קשה מאוד,

ואנחנו כל הזמן פה מתעסקים, הממשלה מתעסקת איך שומרים על הדבק הזה של הקואליציה ולא מעבר לזה, ובעשייה כמעט לא מצליחים להתעסק. נא לסיים. אני מאחל לשר הפנים הנכנס גלעד ארדן הצלחה רבה.

תודה רבה לחבר הכנסת אליהו ישי. חבר הכנסת מאיר פרוש מסיעת יהדות התורה, ולאחר מכן, סיעת מרצ.

חברת הכנסת תמר זנדברג תדבר בשם סיעת מרצ, אם חבר הכנסת עיסאווי פריג' לא יהיה,

בבקשה, חבר הכנסת מאיר פרוש. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

אבל להזכיר: יש שלוש דקות, ונא להקפיד על הזמן.

אני הכרתי לראשונה את השר ארדן בתקופה שהוא היה עוזר של אריאל שרון, בשנת תשנ"ו, כשהוא היה העוזר שלו בקואליציה הראשונה של בנימין נתניהו. מאז שאני הכרתי אותו, אני יכול לומר עליו שעקב אופיו, העקשנות, הרצון שיש לו, ההתמסרות שלו לזולת, לא היה מצב שהוא הזניח דבר קטן כגדול, ולכל פנייה גלעד היה קשוב, ובכל פעם יש גם מענה. משרד הפנים הנו מהמכובדים שבמשרדים, והוא אחראי על תחומים מאוד נכבדים. בין השאר, כאשר בדקתי הבוקר ראיתי שמשרד הפנים אחראי על עדות לא יהודיות, ובהסבר נאמר, וטוב שנאמר: תקצוב ופיקוח על פעילותן של העדות הלא-יהודיות בישראל. העובדה שפרט זה צוין באה להדגיש שהמדינה העברית של יהודים, מחובתה גם לדאוג לאלה הלא-יהודים. אני חושב שבימים אלה, ואני מוצא לנכון להעיר ולומר את זה גם לך, שר הפנים המיועד, שבסביבה הזאת שאתה נמצא, בקואליציה הנוכחית שאליה אתה משתייך, השר נוכח. צריך לומר, אדוני שר הפנים המיועד, אתה צריך לזכור שבראש ובראשונה ארץ-ישראל היא של העם היהודי, קראו לי ליועץ,

זו פגיעה נוראה בקדושת העם ובשייכות ובייעוד שלשמם אנו פה, וזכינו לקבל את הארץ מהקדוש-ברוך-הוא. שר הפנים, אני מאחל לך הרבה הצלחה, אבל תדע לך: יש לך אחריות שהממשלה הזאת והמשרד שעליו אתה תהיה מופקד לא תגרמו חלילה למה שכתוב שהארץ,

תקיא אותנו. בידך לחזק את יום המנוחה השבועי, שבת קודש, ובידך לחזק ולשמור על הזהות היהודית. אתה יודע שהקואליציה הזו מנסה לפגוע בקדושת העם, ורק לאחרונה, לפני שבוע, ניסו להעביר חוק שהוא מאוד פוגע בקדושת העם על-ידי הקלות בגיור, וכאשר ראש הממשלה חשב שאולי דרך אחרת, הוא עשה את זה בישיבות ממשלה. לא תמיד מי שהולך עם הכיפה הוא שמייצג את התורה. שר הפנים לשעבר הרב אלי ישי ושר הפנים המיועד, אני רוצה לומר: הראשון בין שרי הפנים היה אליעזר גרינבוים, יצחק גרינבוים, והיהדות החרדית יודעת שאותו מר גרינבוים ביקש וגם ניסה, ואולי גם הצליח, לפגוע ביהדות החרדית. משפטים אחרונים, בבקשה. אבל אחריו היו הרבה שרי פנים שידעו לכבד את הדת היהודית. אני מאוד מקווה שאתה תלך בדרכם של אלו שיודעים לכבד את הדת היהודית. תודה רבה לחבר הכנסת מאיר פרוש. בשם סיעת מרצ תדבר חברת הכנסת תמר זנדברג. לאחר מכן, סיעת רעם-תע"ל-מד"ע, חבר הכנסת מסעוד גנאים.

יש רק להדגיש: שתי דקות, על-פי ההסכמים ביניכם,

מאה אחוז.

אדוני היושב-ראש,

אדוני השר החדש, אתה ידוע בתנועה הסביבתית כשר שעשה פריצת דרך,

ותמך מאוד בתחום הסביבה בישראל. עכשיו אתה נכנס למשרד הפנים, ודיברו פה קודם הרבה על השבת, על ההסתננות ועל הרבה תחומים שתפסו הרבה כותרות בתחום האחריות של המשרד שלך. יש תחום שהוא קריטי והוא משמעותי מאוד לחיים של כל אחת ואחד מאתנו, והוא אחד התחומים המרכזיים שמשרדך החדש אמון עליו, וזה תחום התכנון והבנייה. וכאן אני מבקשת ממך, מפצירה בך וקוראת לך לעשות מהפכה בתחום הזה שישראל כל כך זקוקה לו. כמשרד שאמון על הוועדות המחוזיות והארציות ועל אין-ספור תקנים וחוקים, שבעצם המשמעות שלהם לחיים שלנו זה שהם בונים את המרחב שאנחנו חיים בו, המרחב הלאומי, המרחב העירוני, המרחב הציבורי, החל מהבית שאנחנו נגור בו, ולכן יש נגיעה חזקה מאוד למחירי הדיור, למשבר הדיור המשמעותי שישראל נמצאת בו, ודרך התחבורה הציבורית, המרחב הציבורי, האופן שבו הרחוב נראה, הערים שלנו נראות,

כאן ישראל זקוקה למהפכה, שאנחנו קוראות לה "המהפכה העירונית". ישראל זקוקה באופן נואש לחיזוק מרכזי הערים, לשיפור התחבורה הציבורית, להעצמת המרחב הציבורי, לתכנון כזה שיחדש את מרכזי הערים ואת המרקמים העירוניים ככה שהוא יציע גם חיים קהילתיים וסולידריות וגם פתרונות דיור מגוונים יותר. וכל הדברים האלה נמצאים בוועדות התכנון. אם ישראל תמשיך בדרך שמשרדי הפנים לדורותיהם היו בה עד היום, אנחנו נמשיך לבנות בנייה שהיא זוללת קרקע וזוללת משאבים, מבוססת על תחבורה פרטית,

ושמאפשרת ושמעודדת אך ורק ניכור חברתי ומחירי דיור שהולכים ומאמירים. הרבה דובר במשרד האוצר, במשרד השיכון, מדברים הרבה מאוד על מחירי הדיור, נא לסיים.

משפט אחרון. בידיך נמצא מפתח קריטי וחשוב מאוד לפתרון משבר הדיור, להגנה על הסביבה ועל הקיימות, ואני קוראת לך לעשות מהפכה כמו שעשית במשרדים אחרים גם בתחום הזה, כי זה משהו שישראל זקוקה לו כמו לאוויר לנשימה.

תודה רבה לחברת הכנסת תמר זנדברג. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה, אינו נוכח. חבר הכנסת באסל גטאס מסיעת בל"ד, בבקשה. שש דקות, כפי שהוסכם ביניכם.

בקרוב שר הפנים, ואמרתי לך: כי שר הפנים הוא השר החשוב ביותר בממשלה, בין החשובים אם לא החשוב ביותר לאוכלוסייה הערבית, וזה משני טעמים. הטעם הראשון הוא שמשרדך אחראי לכל השלטון המקומי, וברור שהשלטון המקומי שמטפל במרבית הצרכים של האוכלוסייה הערבית זקוק למשרד הפנים כמו לאוויר לנשימה, וכמובן, האספקט השני שאתה אחראי לו, נושא התכנון והבנייה. בישיבות שלנו עם השר היוצא גדעון סער דיברנו המון על ענייני תכנון ובנייה, ואמרנו: אם משהו זקוק למהפכה שקיווינו שהשר יוביל, ועכשיו אנחנו מקווים שאתה תוביל, אני מחכה עד שהוא יסיים, אני מנצל את הזמן שלי כדי שהשר ישמע אותי, אז קלקלו לך, אני מתנצל. אני מחכה עד שהוא ישמע אותי, ייתן לי את כל האוזן שלו, האוזניים שלו. המהפכה שקיווינו שהשר הקודם יעשה היא בתחום התכנון והבנייה. אין בעיה רצינית, קרדינלית, שאנחנו נתקלים בה, כמו הבעיה של תכנון ובנייה, חוסר קרקע לבנייה, חוסר בהרחבת תחום השיפוט של מועצות מקומיות ושל עיריות. זו הבעיה שהופכת את הכפרים והיישובים הערביים למין שכונות עוני, למין בנייה עצומה ללא שטחים פתוחים, ללא תכנון תשתיות וכו'. זה פרויקט שממש זקוק למנהיגות, למהפכה של ממש. אני באמת פונה אליך ומבקש את האנרגיה, שאנחנו יודעים שיש לך, בשביל להביא את העניין הזה לתוצאות של מהפכה של ממש. אני, כמובן, מאחל לך הצלחה בתפקידך החדש. אני רוצה לדבר במה שנשאר לי מהזמן על מה שקרה וקורה עד עכשיו באל-חרם א-שריף, מסגד אל-אקצא,

המסגד נסגר לפני שעתיים לכל המתפללים, יש מהומות, כוחות הביטחון סגרו אותו מכל עבר, ושוב הימין המתלהם, שוב מי שרוצה לחולל שינוי בסטטוס-קוו, מי שרוצה ליצור עובדות מוגמרות בשטח, מצליח לעורר את השטח ולהביא לפצועים, אחד מהם אפילו פצוע קשה,

רק לידיעתך, עכשיו יש פיגוע דריסה בירושלים, ברגע שאתה מדבר עכשיו. עד עכשיו לא אמרו פיגוע. יש חשד

אז זהו, ואפילו אם זה באמת פיגוע, זה מראה כמה המצב הוא נפיץ, כמה המצב הוא קריטי, ושצריך, כפי שלפחות ראש הממשלה ביקש מכם, ביקש מהשרים. חברי הכנסת של הליכוד נמצאים שם היום, אנשים פרובוקטורים שרצו לחולל את המהומה הזו שהביאה בסוף לדם. מה אתם עושים? מה אתם עושים? אתם רוצים להפוך את העניין של הכיבוש ושל הסכסוך הפוליטי לסכסוך דתי במקום השני עלי אדמות, בכדור-הארץ, בקדושתו למוסלמים, ל-1.5 מיליארד מוסלמים? למי יש אינטרס בזה? אני קורא מכאן לראש הממשלה ולשר אהרונוביץ באמת להתעשת ולשים גבול לכל ניסיונות ההתקפה וניסיונות הסגת הגבול במסג'ד אל-אקצא אל-מובארכ, במסגד אל-אקצא, ואז אנחנו מקווים שתהיה רגיעה. וכמובן, לא יהיה פתרון, לא יהיה פתרון אם לא יסתיים הכיבוש ואם לא תקום מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים המזרחית,

הבוקר התפרסם שעיריית ירושלים, בצורה מאוד מאוד, יעני, הזויה, הייתי אומר, התחילה לאכוף, לקחה נער שהולך בכביש, לא מצאו שום דבר עליו, גם בליווי המשטרה, וקנסה אותו,

חברי הכנסת, תעקוב אחרי הזמן. אני עוקב. קנסה אותו ב-500 שקל, דוח על זה שהוא הטיל גרעינים ברחוב. כך עיריית ירושלים חושבת שאפשר לדכא התקוממות עממית של עם תחת כיבוש? תתבייש לך, ניר ברקת, תתביישי לך, עיריית ירושלים. תודה רבה לחבר הכנסת באסל גטאס. חבר הכנסת אורי מקלב מסיעת יהדות התורה, בבקשה. על-פי הסיכומים ביניכם, שלוש דקות לדיון. בבקשה, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש,

מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, ראשית ברצוני לברך אותך, אדוני השר, בהצלחה. אנחנו יודעים שיש לך את כל הכישורים ואת כל הניסיון כדי להצליח. אדוני השר, אנחנו לא שואלים מאין באת. אדוני השר, אנחנו לא שואלים מאין באת, אנחנו יודעים את הרקע, את הניסיון הרב, את הערכים הטובים שיש בך. אנחנו שואלים: למה באת? למה אנחנו נמצאים כאילו ברגע חגיגי? לא באת מפני שיש כאן איזה חילופי אישים גרידא, התקדמות בתוך הממשלה, אלא בריחה מהממשלה. אין נער ונערה ממטולה ועד אילת שלא יודעים את האמת, את הסיבה האמיתית, למה שרים עוזבים, למה השר עזב את הממשלה, למה שרים מוכשרים עזבו את הממשלה הזו. אנחנו גם יודעים כמה התחבטת, למה היית מוכן לשקול קבלת תפקידים אחרים. אנחנו יודעים גם שחברי כנסת של הליכוד שהיו ברשימה, עד כדי כך, עזבו את הרשימה, עזבו את הכהונה כאן בכנסת, וגרמו לכך שהמפלגה שלכם היא כבר לא המפלגה הגדולה, לקחו תפקידים אחרים, כי הם יודעים בדיוק מה קורה בתוך הממשלה, מה קורה בתוך הליכוד, איזה אינטריגות, איזה נקמנויות קטנות וגדולות, נסתרות וגלויות, שפוגעות בתפקוד של הממשלה. החריקות, הקלקולים, חוסר האמון שיש האחד בשני, חוסר פרגון, חוסר גיבוי וחוסר תמיכה, החלפת ה"אחים" האלה, כמו דפים מחליפים אחים, בן-לילה כל אח נהפך לאח חורג האחד לשני, שרק רוצים לראות את מפלתו של השני, ממשלה שאין בה לכידות, אין בה מכנה משותף. איך אפשר להצליח, איך אפשר לבקש את אמון הציבור? לא סתם הסקרים, נמוכים, שבוע אחר שבוע אתם מתחרים האחד עם השני למי יש 9%, למי יש 8%, למי יש 7% תמיכה. אלה ההבדלים ביניכם. לא סתם. הציבור יודע. איך אפשר לבקש את אמון הציבור כשבתוך הליכוד עצמו לא מאמינים במנהיגותו של ראש הממשלה ומבקשים להדיח אותו? מבקשים אמון מהציבור? איך אפשר לבקש אמון מהציבור? איך אפשר לבקש אמון מהציבור כשגוזרים עליו גזירות, כשבאותו יום שבו מתפרסמים דוחות עוני שלפיהם כל ילד שלישי סובל מרעב, הולך לישון רעב, פערים חברתיים, אישיים, מקום מאוד מאוד גבוה, מקום רביעי מתוך המדינות המתקדמות במצב העוני, שומעים על בזבוזים, בזבוזי ענק חסרי אחריות, מופקרים, באיזו נהנתנות כזאת. כולם נהפכים לנהנתנים.

אני כבר מסיים. תקצוב במיליונים של כל מיני גופים וכל מיני מקורבים. יש עם חלש, אבל כמו במדינה של עריצים, עם מנהיגות באמת חסרת, מנותקת, לא רואים מה הציבור מרגיש. תראו, תתפכחו, תראו. אני מקווה מאוד, אדוני השר, שתמשיך באמת, שהכניסה שלך לתפקיד החשוב תביא לממשלה הזאת המשכיות, מכיוון שאני חושב שחילופים זה לא דבר קל למשרדים. צריכה להיות המשכיות.

לא שאני רוצה שתמשיכו, אני חושב שצריך להחליף את הממשלה, אבל ממשלה שאין בה עקרונות ואין בה ערכים,

נא לסיים. מפני שאף אחד לא רוצה, כולם יודעים את האמת, כל המפלגות יודעות את האמת. את הסקרים שאנחנו קוראים גם אתם קוראים. ולכן, מינימום, אם אתם ממשיכים, שהתפקיד שלך באמת יוסיף לכידות, יוסיף מנהיגות, שלעם ישראל יוכל להיות רק יותר טוב.

תודה רבה, חבר הכנסת אורי מקלב. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה. שלוש דקות, בבקשה. נא להקפיד על הזמנים. שלוש דקות, כן.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כבוד השרים, אף שאני מהאופוזיציה ונגד, אני מברך את השר הנכנס החדש ומאחל לו באמת הצלחה. זה משרד חשוב, אין צורך שאגיד את זה, זה משרד מאוד חשוב, הוא נוגע לחייהם של האנשים, ובפני כבוד השר החדש יש הרבה אתגרים. כפי שאמרתי לכבוד השר סער כאשר הוא נכנס למשרד, כחבר כנסת ערבי שמייצג את החברה הערבית, האתגר שעומד בפניו בקשר לכל הסוגיות בחברה הערבית, הראשון, הוא העניין של שטחי השיפוט ותוכניות המתאר. הנושא הזה מאוד בוער. ועדת אור, כבר בשנת 2001, התייחסה אליו, אמרה שמשבר הדיור והיעדר שטחי בנייה ביישובים הערביים הם סיבה לבעיות ולתסיסה ולמתחים, מכיוון שצעירים ערבים לא רואים ולא יודעים איפה לבנות בית ואיפה לבנות את העתיד שלהם. האוכלוסייה הערבית היא כ-20%, אבל כל שטחי השיפוט של היישובים הערביים הם אולי 2% או 2.5%. אין צדק, אין צדק בחלוקה הזו. לכן אני מייעץ לכבוד השר באמת לשים את הנושא הזה על שולחנו כנושא חשוב מאוד, הראשון שהוא מטפל בו, ולאשר, יש כבר תוכניות בכל מיני ועדות, יש כל מיני ועדות חקירה שכבר סיימו אפילו את פרסום המסקנות שלהן, לאשר את הרחבת שטחי השיפוט ביישובים הערביים, לאשר את תוכניות המתאר. דבר שני הוא השלטון המקומי. הרשויות הערביות הן מהרשויות החלשות, שמחייבות תמיכה וחלוקה צודקת.

בכל הנוגע למענקי האיזון, המענקים המותנים, צריך להתייחס למצבם החלש, שכן רוב היישובים הערביים הם באשכולות הנמוכים. דבר אחרון, אני מתייחס למה שקורה במסגד אל-אקצא. אני חייב להתייחס, משום שהנושא הזה, לצערי הרב, כפי שאמרתי, מאז הכריז ראש הממשלה על רגיעה, שיירת הפוליטיקאים הישראלים מהימין,

לא פסקה. אמרתי: עם רגיעה כזו אין צורך באינתיפאדה.

מסגד אל-אקצא נהפך למגרש פוליטי, וכל אחד שרוצה נקודות בבחירות הקרבות, הולך לשם ועושה פרובוקציות? הגיע הזמן שתדעו: המקום הזה מאוד רגיש. זה חומר נפץ. אם תבער שם האש, היא תשרוף את כולם. אז איפה האחריות? מסגד אל-אקצא שייך למוסלמים. זה שטח כבוש, נקודה. אתה מוזמן גם לגנות את הפיגוע שהיה ברגעים אלה.

בירושלים, פיגוע עכשיו. פיגוע דריסה. המחבל נורה כבר. חבר הכנסת עיסאווי פריג' מסיעת מרצ, שתי דקות, על-פי החלוקה הפנימית שלכם. בבקשה. אל תלחץ על הכפתור. אני מכיר אותך. אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, השר פרי והשר הישן-חדש גלעד ארדן, תרשה לי להגיד לך גם "חברי" בהזדמנות זו.

ה-3 בנובמבר זה תאריך, לי באופן אישי, תאריך שיש בו מסר וחשיבות מיוחדים. זה תאריך עצוב בעיני, כי התאריך הזה סימל בעיני, בעיני אחרים, סוף לדברים אחרים, סוף לדברים, שהיינו נמצאים במקום אחר אילו האירועים שהיו בתאריך הזה לא היו קורים. לאותו תאריך שתיזכר בו גם החלפת שר הפנים, יש ייחודיות וסמליות רבות מאוד. כבוד השר ארדן, עקבתי אחריך כשלא הייתי חבר כנסת, במשרד לאיכות הסביבה. האקטיביזם שהפעלת שם ברפורמות, כולנו יודעים. יצא לי לעבוד אתך בוועדה לחוק השידור, וראיתי מקרוב את האכפתיות ואת המעורבות הישירה שלך ברפורמה מרחיקת הלכת הזו. אמרו שמשרד התקשורת משרד קטן, אין מה לעשות בו. התעקשת לעשות רפורמה וללכת נגד הזרם, וההתעקשות שלך בשלב הראשוני השתלמה, אבל לא מכירים עדיין את התוצאות. אני מאוד מקווה שאכן יהיו לנו תוצאות חיוביות. עכשיו אתה מקבל אתגר הרבה יותר חשוב, אתגר הרבה יותר חשוב, משרד הפנים. אומנם משרד הפנים הוא לא משרד עם הרבה תקציבים, הרבה כסף, אבל משרד הפנים הוא משרד שנוגע לכל בית ובית במדינת ישראל. יש הרבה פרות קדושות. האם תגלה אותה נחישות ואותה אחריות ואותו רצון לשינוי ולרפורמות גם שם, כשיש לך פרות קדושות בדמות ראשי רשויות שאתה צריך לעמוד מולם? זה מבחן, ומבחן לא פשוט, ואנחנו נעקוב מקרוב אחרי זה. זה זמן לברכות, וזמני מוגבל. אני רוצה לאחל לך ברכה בכניסתך לתפקיד. אני אישית, כבן לחברה הערבית, מלא תקווה שאכן יהיה לך האומץ לבשר לנו טובות ותביא לנו את הבשורה של צמצום פערים בכל הגוונים.

תודה רבה, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. חבר הכנסת טלב אבו עראר מסיעת רע"ם-תע"ל-מד"ע, שלוש דקות, בבקשה. נא להקפיד על שלוש דקות. מכובדי היושב-ראש, חברי השרים, חברי חברי הכנסת, תחילה אני מאחל הצלחה רבה לשר ארדן בתפקידו החדש. כולי תקווה שיהיה בראש מעייניך עניין התושבים הערבים הבדואים בנגב, שמזה עשרות שנים רבות, מאז קום המדינה, המצב שלהם לא השתנה, המדיניות שם לא השתנתה. אף-על-פי שהם אזרחי מדינת ישראל, מכובדי השר, 100,000 תושבים חיים ביישובים בלתי מוכרים. אף-על-פי שהם גרים שם אפילו מלפני קום המדינה, הם נטולי זכויות בסיסיות. אני מבקש מהשר ארדן שיקשיב, כי הדברים חמורים, אלה שאני מעלה כאן. התושבים שם הם אזרחים במדינה, אבל, לצערי, לא מוכרים. כמה צעקו, כמה ביקשו, כמה ישבו, כמה ועדות הוקמו לשם, ועדות חקירה ובדיקה, אבל לא יצא מזה כלום. המדיניות אותה מדיניות. ממשלות ישראל לדורותיהן לא שינו שם את המדיניות. לכן אני מבקש מכבודו שהשוויון בין אזרחי מדינת ישראל יהיה נר לרגליך, שתתייחס לבדואים האלה, שהם אוכלוסייה שרוצה לחיות, אוכלוסייה חיובית, אוכלוסייה שמבקשת להקים להם, בזמן ששרים בממשלת ישראל מחליטים, ובמיוחד שר השיכון אורי אריאל מחליט, על הקמת יישובים יהודיים שם, על מקום חורבנם של יישובים ערביים קיימים, זו ממש דוגמה ברורה לכל העולם לגזענות, כשאתה הורס את ביתו של ערבי בדואי ואתה מקים שם בית ויישוב ליהודי, ושניהם אזרחי מדינת ישראל. כולי תקווה שכבודו,

ייקח את העניין, את הסוגיה הזו, את המצב הזה במגזר הבדואי בנגב, לתיקון העוול שנמשך 66 שנים. כך תקוותי. חברים, היום ביקרתי במסגד אל-אקצא. אני באמת נדהמתי למראה עיני כשראיתי שם שהמסגד סגור, שעריו כולם סגורים. אפילו אני, מכובדי השרים, יעקב פרי, אני, כחבר כנסת, נמנע ממני מלהיכנס.

חבר הכנסת אברהים צרצור וחברת הכנסת חנין זועבי גם לא הורשו להיכנס לשם. אני מסתכל על המסגד, נהפך לשטח צבאי סגור. שטח סגור, כולו משטרה. ומה שעוד באמת מכאיב וכואב, זמנך תם, לסיים בבקשה. משפטים אחרונים. משפט אחרון. אנחנו כמוסלמים, בעלי הבית שם, בעלי המסגד שם, נמנע מאתנו להיכנס, בזמן שהיהודים נכנסו בצורה חופשית.

ברגע האחרון הכניסו אותי, וראיתי את קבוצות היהודים שם שנכנסים אך ורק כדי לחלל את המסגד וליצור שם פרובוקציות. מצב כזה לא ניתן שיימשך. אם יימשך, חס וחלילה, אני לא מקווה שהוא יימשך כי אני גם לא מקווה לתוצאות של הדבר, שבאמת הדבר הזה יוביל לעימותים מיותרים, לאי-יציבות באזור ולהתקוממות של כל העולם המוסלמי. תודה רבה.

תודה לחבר הכנסת טלב אבו עראר.

אני מקווה שלא התכוונת לאיים שהציבור הערבי יפתח,

מכובדי,

נקווה שהזהרת. אני מזהיר. תודה, תודה.

חברת הכנסת מיכל רוזין מסיעת מרצ,

יסכם בשם הממשלה השר אורי אורבך, לאחר מכן נעבור להצבעה. תהיה הצבעה בסוף. בבקשה, שתי דקות, לפי הסיכום שלכם. כבוד היושב-ראש,

אני רוצה להתחיל באיחולים ולאחל לך שבניגוד לקודמך בתפקיד תפגין אומץ ויצירתיות במציאת פתרון ראוי, אנושי, יעיל, צודק ונכון גם לקהילת מבקשי המקלט וגם לתושבי דרום תל-אביב. קודמך נכשל כי הוא האמין שבכליאה ללא משפט, ללא תאריך שחרור, הוא יפתור את המצב. הוא ניסה בדרך להחריב את הדמוקרטיה בישראל ולחבל בסמכות בית-המשפט העליון. במקום לשפר את המצב של אלה ושל אלה הוא פשוט עסק בשיסוי קבוצת אוכלוסייה אחת בקבוצת אוכלוסייה שנייה ובליבוי השנאה. אני באמת קוראת לך מכל הלב להשתמש באנרגיה שאִתה באת לרפורמות האחרות, ושאִתה גם הצלחת, להשתמש בכך למצוא פתרון הוגן, ראוי ונכון למבקשי המקלט ולתושבי דרום תל-אביב. ניתן ואפשר לתת להם אישורי עבודה כחוק, לפזר אותם בארץ, לסגור את "חולות" ולהשקיע את הכסף בשכונות דרום תל-אביב, לדאוג לכך שיהיו להם זכויות סוציאליות ובריאותיות, כי בסופו של דבר אנחנו אלה שסופגים ממילא את העלויות, משרד הרווחה, משרד הבריאות סופגים ממילא את העלויות האלה. ואז סוף-סוף אולי יהיה לנו שר בישראל שדואג ושאכפת לו מהאינטרסים של אזרחי מדינת ישראל ולא רק מהקידום הפוליטי של עצמו. אני ממש קוראת לך ומבקשת, אף שמלחיצים אותך, לא להיחפז ולאשר חוק שלישי, חוק שלישי אחרי שני חוקים שכבר בוטלו על-ידי בית-המשפט העליון, חוק שלישי ששוב לא מתייחס למהות ולתוכן של החלטת בית-המשפט העליון, אלא מתייחס רק לטכני, הולך לעשות תיקונים טכניים של זמנים ושל מספר פעמים שמתייצבים ולא מתייחס למהות.

אני מסיימת. תקדם מדיניות הגירה ברורה, אמיתית, למדינת ישראל, שמי שמבקש לבוא ולהיות חלק מאתנו, אנשים שנישאים לישראלים עוברים לפעמים אפילו התעללות,

ועינוי של משך זמן והשפלה מצד פקידי משרד הפנים, רק כי לא מוצא חן בעיניהם שישראלי יהודי מתחתן עם לא ישראלי. אני קוראת לך לעשות מהפכה בתחום הזה.

תודה רבה לחברת הכנסת מיכל רוזין. ישיב בשם הממשלה השר אורי אורבך, השר לאזרחים ותיקים.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, נשמעו פה נאומים רבים והצעות רבות לשר הפנים הנכנס עוד מעט לתפקידו, מה שמבטא בעצם שמה שמשותף לכל ההצעות והעצות זה חשיבותו של המשרד הוותיק הזה, שבמדינות מסוימות נחשב למשרד כל כך חשוב, וגם המשטרה, ביטחון הפנים אצלנו, שייכת למשרד הזה. בישראל אלו משרדים נפרדים, ביטחון פנים ומשרד הפנים, ולמשרד הפנים יש תפקידים אחרים, בעיקר בקשר מול הרשויות, מול השלטון המוניציפלי. אבל אנחנו רואים שלעתים קרובות מאוד בסוגיות הרות גורל לחיי היום-יום של האזרחים למשרד הזה יש בהחלט גם מה להגיד ואיך להשפיע על חייו של הפרט.

בחצי השנה האחרונה גם את סוגיית העסקים הסגורים בשבת, וכמובן את נושא המסתננים, הפליטים, כל אחד לפי בחירתו. אלו נושאים שמשפיעים לא רק על פניה של הרשות המקומית, לא רק על פניה של העיר, אלא על פני המדינה כולה, משום שבסופו של דבר מדיניות לא נכונה או היעדר מדיניות משפיעים על הצורה שבה תיראה השכונה שלך, העיר שלך, וגם על תופעה שיש בישראל, אנחנו רואים את זה במקומות רבים, נדידת אוכלוסייה. יש שינויים דמוגרפיים, רואים את זה בעיקר בין דתיים וחילונים, נגיד בירושלים ובתל-אביב, שהחלטות מסוימות, החלטות מינהליות מסוימות, הביאו לשינויים בהרכב הדמוגרפי של ערים.

בתל-אביב, ציבור דתי מאוד גדול וגם חרדי עזב במשך השנים את העיר הזו והלך למקומות אחרים, ובירושלים יש תופעה הפוכה של צעירים חילונים רבים, שלפחות בעבר עזבו את העיר וחיפשו את עתידם במקומות אחרים, בעיקר במרכז הארץ או בפריפריה של ירושלים, ביישובים קהילתיים. הדברים האלה לא באים סתם מעצמם, הם באים כתוצאה מהחלטות, כתוצאה מהיעדר החלטות, כתוצאה ממדיניות או בגלל היעדר מדיניות. אני חושב שמהבחינה הזאת, לשר הפנים יש השפעה דרמטית על פניה של המדינה. גם אם לא מרגישים את זה מייד, ודאי שבתוך כמה שנים כולם מבינים את ההשלכות של זה. בתל-אביב, ב-40-30 שנה האחרונות שלטת הססמה, אבל גם כתפיסת עולם, של "עיר בלי הפסקה", וכל דבר שנתפס כפוגע בקדושת הססמה "עיר ללא הפסקה", כמו סגירת עסקים שנפתחו שלא כחוק בשבת, גורם בעיני אלו שרוצים שהעיר תהיה בלי הפסקה גם בשבת לשינוי פניה של העיר.

בתמונת ראי, שבירושלים רואים את זה באופן הפוך, שפתיחת עסקים בעיר הזאת לא גורמת לעיר להיות עיר בלי הפסקה, אלא לעיר שנתפסת אצל ציבור דתי וציבור חרדי כעוינת את הערכים שלהם. ולכן למדיניות ארצית שמכוונת את הרשויות המקומיות, שאומרת מה עדיף ומה לא עדיף, יש בהחלט השפעה על חיי היום-יום של האזרח והאזרחית במדינת ישראל. נושא אחר מאוד חשוב שעלה לאחרונה, זה כמובן,

ועוד יעלה שוב ושוב, עניין המסתננים, זכויותיהם, אם יש להם זכויות, תנאי כליאתם, אם זו כליאה. וכאן, מעבר לעניין עצמו, יש משמעות הרבה יותר גדולה כנושא עקרוני ביחסים של מי שליט במדינה: האם הריבון הוא העם באמצעות הכנסת, או שהמערכת המשפטית היא זו המכריעה? נוצר הרושם שמערכת המשפט, שכמובן יש לה סמכויות מסוימות למנוע את התעמרות השלטון בפרט, לפעמים נכנסת למקומות לא לה, ואז צריך להחזיר את הכוח לריבון,

באמצעות הכנסת.

אדוני, שר הפנים הנכנס, ואני מסיים בזה, אני חושב שאתה ניצב בפני אתגרים גדולים מאוד. אתה יודע את זה גם בלי להקשיב לי, זה בסדר. יש השפעה להחלטות של שר הפנים ומדיניות הממשלה על כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל בנושאי הליבה של הקיום היהודי-ישראלי וגם ביחסים בין יהודים ללא-יהודים, בתוך כל עיר ועיר, כל יישוב ויישוב. אני מאחל לך הצלחה בתפקידך החדש והחשוב. אז גם אם תראה את המציאות הישראלית מתוך ישראל ולא מהמגדלים בניו-יורק,

למצער, בהתחשב בנסיבות המשמחות מבחינתך, גם זה הישג, ושיהיה לך בהצלחה. תודה לשר אורי אורבך. חברי הכנסת, נא לשבת, אנחנו עוברים להצבעה. קול קורא במדבר. נא לשבת, אנחנו עוברים להצבעה. חברי הכנסת, שימו לב, בשם ממשלת ישראל מסר לנו שר האוצר יאיר לפיד ארבע הודעות. שתיים מהן טעונות אישור המליאה בהצבעה: הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה על שינוי בחלוקת התפקידים בממשלה, והודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה בדבר העברת סמכויות. על-פי עמדת הלשכה המשפטית, אנחנו יכולים להצביע בהצבעה אחת על שני הסעיפים האלה, לכן כך אנחנו גם ננהג. דווקא את לא הקשבת? חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. כפי שאמרתי, הצבעה אחת על שתי ההודעות, כפי שנמסרו לנו, לפי סעיף 31(א) ו-31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה. מי בעד? מי נגד? ההצבעה החלה. הודעת הממשלה על שינוי בחלוקת התפקידים בממשלה ועל העברת סמכויות משר לשר נתקבלה. אוקיי. טוב, 58 בעד, 13 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הודעת הממשלה אושרה על שני סעיפיה, ואני גם, לפרוטוקול, מציין שחבר הכנסת לאון ליטינצקי, תוסיף אותי, אני מתנצל. אני מוסיף לפרוטוקול גם את השר לפיד. אבל מה שיותר חשוב, שלא ייווצר איזה בלבול: קולו של חבר הכנסת ליטינצקי גם נספר. הפרטים נמצאים אצל יושב-ראש הכנסת, למי שיתעניין. פשוט הייתה איזו תקלה במערכת ההצבעה שלו. ודאי שהוא הצביע בעד. אני מתכבד להזמין את, אם שרות וחברות כנסת יפסיקו לברך את שר הפנים החדש, אני אזמין אותו לומר כמה מילים על-פי בקשתו.

יש לנו הודעה למזכירת הכנסת, ואנחנו מברכים את שר הפנים החדש, חבר הכנסת גלעד ארדן. בבקשה. ברשות יושב ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 15), התשע"ה 2014, שהחזירה ועדת הכספים, הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 47), התשע"ה 2014, שהחזירה ועדת הכספים, הצעת חוק לתיקון פקודת היערות (מס' 6),

שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה, הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 16), התשע"ה 2014, שהחזירה ועדת הכלכלה. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 16) (פיצוי לניזוק מעבירה שהיה קטין בעת ביצועה), התשע"ה 2014, מאת חברי הכנסת מרדכי יוגב, אורלי לוי אבקסיס ואורית סטרוק, הצעת חוק הפסיכולוגים (תיקון מס' 7) (פרסום ההחלטות של ועדת המשמעת), התשע"ה 2014, מאת חברות הכנסת מרב מיכאלי ואורלי לוי אבקסיס, הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 13) (היעדרות בשל מחלה קשה), התשע"ה 2014, מאת חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת.

תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, תם סדר-היום. להזכירכם, הכנסת תחדש את דיוניה היום בשעה 17:00 לצורך קיום ישיבה מיוחדת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל במלאות 19 שנים להירצחו. ישיבה זו נעולה.